שלום, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: הצעת חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, בקריאה שניה ושלישית. חיכינו לסיום הבחירות ברשויות עוטף כינרת. ברכות לכל ראשי הרשויות שנבחרו החדשים והמכהנים. רצינו לראות אם יש להם התייחסות לשינויים שאנחנו רוצים להוסיף, בעקבות הדיון שהיה פה, על נושא של מניעת מפגעים גם בתחום הרעש. אתה רוצה לקרוא את החוק? בבקשה. אחרי תיקון סעיף 7 בחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס״ח-2008 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 7(א), אחרי פסקה (6) יבוא: '(7) מילוי תפקידיה של רשות מקומית בתחום האיגוד לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ״א-1961;'. 2. תיקון סעיף 9. בסעיף 9 לחוק העיקרי (א) בכותרת השוליים, בסופה יבוא 'ועונשין'; (ב)

על הוראת חוק עזר כאמור בסעיף קטן (א), דינו - קנס בשיעור הקבוע בסעיף 254 לפקודת העיריות, לעניין עבירה על חוק עזר, ובעבירה נמשכת - קנס נוסף בשיעור הקבוע בסעיף האמור לעניין עבירה נמשכת בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעה עליה בכתב מטעם יושב-ראש המועצה או לאחר הרשעה". אחרי שהפצנו את הנוסח הזה קיבלנו הערות ממשרד המשפטים וממשרד הפנים ואנחנו חושבים, בהתייעצות אתם, שבעניין הסמכויות שקשורות למניעת מפגעים - מניעת רעש בעיקר להוסיף תיקון גם לתוספת השניה.

שבתוספת השניה לחוק העיקרי, אחרי פרט 12 יבוא: "12א. החוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961." זה נוהל למצב שבו איגוד הערים לא קובע לעצמו חוק עזר חדש, אבל יוכל לאכוף את החוק הקיים למניעת נפגעים. וזה נראה לך תיקון ראוי. כן. אז התווסף עוד סעיף - הקראת אותו עכשיו על מנת שיהיה ברור לכולם שהסעיף הזה יהיה חלק מהנוסח. משרד המשפטים, יש לכם התייחסות? אתם תומכים בהצעה?

משרד הפנים? תומכים.

עכשיו יש לנו את הנציג של איגוד ערים כינרת.

אני יועץ משפטי לאיגוד ערים כינרת.

מסכימים לגמרי, גם לתיקון בתוספת.

שמחים עליו. אני שמח. ונשארה לנו עיריית טבריה. מה אומר רון קובי? הוא עוד לא אומר. הוא אמר למנכ"ל, והמנכ"ל אמר לי. בסדר. ברגע שהוציאו לגבי המסים, מה שדיברו בישיבה הקודמת,

אמרתי להם שזה לא יהיה, וזה הסיכום. לכן התיקון הזה נראה לי הכי ברור. הגזבר היה תולה אותי אם כן. חס וחלילה. גם שאר הרשויות, אף אחד לא התנגד? הם לא שלחו הערות. אבל כולם הוזמנו? כולם הוזמנו ונשלח להם הנוסח.

דיברתי עם עורך דין קובי קורין, שהוא היועץ המשפטי של

נתן לי אמנם בשלב זה את הסכמתו בעל פה, אבל אם צריך בכתב - אפשר. עשינו הליך ארוך וחיכינו בכוונה אחרי הסיבוב השני כדי שכולם יהיו. פרט לכך, בישיבה של מועצת האיגוד,

כתוב וחתום כדין, יש הסכמה של שלושה ראשי הרשויות המקומיות בנושא הזה גם של עיריית טבריה, גם של מועצה אזורית עמק הירדן וגם של מועצה אזורית - - - אני מהלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה. גם מבחינתנו התיקון מקובל. רוצה להבהיר שחוק העזר יהיה טעון אישור השר להגנת הסביבה, כמו כל חוקי העזר.

עוד מישהו רוצה להתייחס? אז אני מצטער, אני לא יודע אם אתם שמחים או עצובים שהיתה ישיבה קצרה, אבל אני שמח שהגענו לנוסח בהסכמות של כל הגורמים. השלב הבא הוא שנביא את זה למליאה, האופוזיציה תילחם בזה בשקרים ויפילו לנו את זה, כמו לתלת-מימד. אפשר לדעת מה צפי מבחינת לוח הזמנים? נגיש את זה ברגע שזה יהיה אפשרי, זה יכול להיות אפילו ביום שני הקרוב, אם נצליח לסיים עם זה. אבל קודם כול צריך להצביע בוועדה. הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין ההצעה נתקבלה. ההצעה התקבלה. נחכה ליום שני הקרוב, ובעזרת השם ביום שני נצליח, ואם לא בשבוע אחרי. אבל בקצב שהדברים קורים פה אני לא מתחייב יותר לשום דבר. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:39.